טוב, חברים, בוקר טוב לכולם, אנחנו בשידור חי.

כ"ב בטבת תשע"ט, השעה 09:12. הצעת חוק עבודת נשים,

ממש כמה מילים, לא נאריך. אבל אני באמת במקרה הזה, כמו תמיד, לא רק שצריך לפתוח, אלא חייב ונכון לפתוח בתודות לך, אדוני היושב-ראש, על המאמץ הגדול ועל הנכונות ועל הרצון להביא את זה לסדר-היום. ואליך מצטרפים הרבה שצריך להודות להם למנהלת הוועדה, ליועץ המשפטי של הוועדה, לרחלי, לנציגי הממשלה. לפרוטוקול שתמיד נותן לנו טקסטים נהדרים. אמיתי. באמת כשאתה פותח את השבוע האחרון של הכנסת ה-20 בניקוי השולחן, וזה בדבר החשוב הזה, כפי שאתה אמרת בדבריך, של לעזור ולתת עוד עידוד למי שטורח בהבאת חיים, כפי שבאה לידי ביטוי החשיבות של החוק הזה בקריאה הראשונה. באמת חיזק אותי וחיזק אותנו מאוד בכל חלקי הבית הזה, זה חוק שמאחד, שבתקופה הזאת כל אחד רצה לחדד מסרים הפוכים, זה היה חוק שמקצה הבית כולם הודו ואמרו ובירכו על הצעת החוק המיוחדת הזאת, שכנראה היום בתקופה הזאת יותר מתמיד היא באה לידי ביטוי ויש לה נחיצות. והמאמץ הנפשי, הפיזי והכלכלי, שנשים שעוברות טיפול פוריות, במה שאנחנו יכולים לעזור, בכל האכזבות וכל הציפיות ובכל העלויות שיש להם, עזרה גם כלכלית, לתת לה גמישות באפשרות לממש את ימי המחלה הקנויים לה ואת הזכויות. אני מציין שלא מדובר בתוספת לא של ימים ולא של שעות,

בימים שנתונים לה, שיש לה את הזכויות, לממש אותם בצורה יותר גמישה, האפשרות גם כן שתוכל לנצל אפילו שעתיים ביום, ולא תצטרך יום שלם להפסיד. אני רק בזה אסיים, אדוני היושב-ראש, שהגענו למסקנה, כולל גם עם ארגוני העובדים והמעבידים, שזה ייתן תמריץ. לא רק זה שזה נותן לה, זה גם נותן תמריך לחזור לעבודה במקום לנצל ימים, ככה שכל הצדדים ירוויחו. אני מודה לך מאוד על הצעת החוק הזו, אני מקווה שהיום נגיע לידי סיום. תודה, אורי. גם אני רוצה להודות, לפי שאני מתחיל, לעוזרים שלך, כי הם מדברים בשמך עם כל כך הרבה כבוד, זה מראה איזה חינוך יש שמה. באמת

אני התלבטתי אם לעשות את זה, אבל כשאתה עושה את זה זה הרבה יותר מחמם את הלב. לא, באמת, הם דאגו. אז אמרתי להם: נגיע לזה, אל תדאגו. טייבי היא אפילו לא העוזרת, טייבי היא מנהלת הסיעה. והעוזר האישי שלך. היא מהבית עשתה את הכול. כשמנהלת הסיעה עושה את זה מהבית - - - הסיעה היחידה שלכם היא אולי בינתיים היחידה שלא מתפצלת. היא הגורם המאחד אצלנו. אם אנחנו לא נתפצל זה בגלל שמה יהיה עם טייבי, כל אחד ירצה אותה. אז היא הגורם המאחד. תודה. המשרדים הממשלתיים רוצים להגיד משהו? תמר מתתיהו, משרד העבודה. אנחנו מברכים על הצעת החוק, אני חושבת שיש בה צורך. הצעת החוק לדעת המשרד ראויה, היא נכונה, היא צודקת, ויש בה צורך לאותן נשים שלא מקבלות את יום המחלה הראשון. וצריך להבהיר שזה באמת במסגרת ה-40 שעות שאותן הן יכולות לקחת עכשיו ולקבל עליהן תשלום מהמעסיק, הם במסגרת של אותם ימי מחלה שגם ככה יש להן, והן יכולות לקחת על חשבון טיפולי פוריות, בהינתן אישור רפואי כמובן. חוץ מזה יש כאן כמה שינויי נוסח שהוספנו, שהם אושרו על ידי המשרדים השונים משרד המשפטים שבדרך ומשרד האוצר וגם משרד הכלכלה כאן ואני אשמח להעביר אותם.

מה אני אגיד לכם, יאללה קריאה. נקריא את הנוסח, כשבאמת יש דברים שנוספו ביחס לנוסח שהיה בקריאה ראשונה, ואנחנו נציג את זה. הצעת חוק עבודת נשים, התשע"ט 2018. תיקון סעיף 7 1. בחוק עבודת נשים, התשי"ד 1954‏ (להלן, החוק העיקרי), בסעיף 7, (1)בסעיף קטן (ג),

האמור בה יסומן כפסקת משנה "(א)" ובה המילים "כאמור בתקנות" יימחקו, בסופה יבוא: "שר העבודה, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי להתקין תקנות לעניין תקופות ההיעדרות בשל טיפולי פוריות לרבות טיפולי הפריה חוץ גופית" - - - זה למעשה לא היה בנוסח שהיה בקריאה הראשונה. כיום הסעיף מדבר על התקופה כאמור בתקנות שבה עובדת עוברת טיפולי פוריות, והסעיף נותן לה את האפשרות להיעדר כדין היעדרות מפאת מחלה. ופה פשוט מחקנו את ה"כאמור בתקנות", כי כרגע אין תקנות כאלה. לא, יש תקנות. התקנות פשוט מתייחסות להפריה חוץ גופית בלבד. ואנחנו רוצים הרי לתת את הזכות למי שעוברת טיפולים שהם לאו דווקא הפריה חוץ גופית.

ואז בעצם בסיפה של אותו סעיף קטן הוספנו את ההסמכה שתהיה לקבוע את זה גם לגבי טיפולי פוריות וגם לגבי טיפולי הפריה חוץ גופית. והוספנו את אישור הוועדה גם לעניין זה. זה נכון. זאת אומרת, יש כאלה שיכול להיות שהם מגיעים לטיפולים האלה, ויודעים לכוון אותם נכון ומצליחים. אז לא צריך להגיע לזה בשלב א' גם. ההיעדרויות של הבקרים לפעמים זה יכול להיות בלי השלב סך הכול זה טיפול או בירור,

בדיקות מקדימות.

ראוי לציין שלא צריך להגיע לכל הבדיקות.

עכשיו אני מקריאה, בעצם הסעיפים הבאים זה מה שהופיע בנוסח שעבר בראשונה, זה ההסדר החדש. "(ב)בזקיפת ימי היעדרות לפי פסקת משנה (א) זכאית עובדת להביא בחשבון, לפי בחירתה, גם חלקי ימים שבהם נעדרה כאמור. (ג)היעדרות של חלקי ימים לפי פסקה זו לא תעלה על 40 שעות בשנה לעובדת המועסקת במשרה מלאה כנהוג במקום העבודה או על החלק היחסי מ־40 שעות כאמור, בהתאם לשיעור חלקיות המשרה, שיעור חלקיות המשרה יחושב כיחס שבין שעות העבודה של העובדת בחודש ובין מספר שעות העבודה בחודש במשרה מלאה כנהוג במקום העבודה, או 182 שעות, לפי הנמוך. (ד)על אף האמור בסעיף 2(א) לחוק דמי מחלה, התשל"ו 1976, עובדת זכאית לתשלום דמי מחלה בשל היעדרות הנכללת במכסת השעות האמורה בפסקת משנה (ג) החל מהיום הראשון להיעדרה, התשלום בעד חלקי ימי היעדרות לעניין זה יחושב לפי היחס שבין שעות ההיעדרות ובין שעות העבודה של העובדת באותו יום אילולא נעדרה." למעשה חשוב להדגיש, שההסדר שהיום נותן לפי החוק להיעדר על חשבון ימי מחלה ממשיך להתקיים. עכשיו אנחנו יצרנו הסדר נוסף, ששם המכסה היא של 40 שעות, ובאותן 40 שעות אפשר לחשב גם חלקי ימים, והזכאות לתשלום תהיה החל מהשעה הראשונה להיעדרות. וכמובן שככל שהיא עוברת את אותן 40 שעות, חשוב לי להדגיש, היא רשאית להמשיך להיעדר על חשבון ימי המחלה לפי ההסדר שחל בפסקת משנה (א). ובעמוד 2 אנחנו משנים גם לעניין ההיעדרות של 40 שעות בהיריון, משנים פשוט את החישוב, את המשרה המלאה. אני אקריא את זה, התאמנו את זה לנוסח שעשינו עכשיו. (2)בסעיף קטן (ה), בפסקה (2), במקום הסיפה החל במילים "לא תעלה על אחת מאלה:" יבוא: "לא תעלה על 40 שעות במשך חודשי הריונה, לעובדת המועסקת במשרה מלאה כנהוג במקום העבודה או על החלק היחסי מ-40 שעות כאמור, בהתאם לשיעור חלקיות המשרה, שיעור חלקיות המשרה יחושב כיחס שבין שעות העבודה של העובדת בחודש ובין מספר שעות עבודה בחודש במשרה מלאה כנהוג במקום העבודה, או 182 שעות, לפי הנמוך". היום החוק דיבר על אישה שעבדה במשרה מלאה כנהוג במקום העבודה יותר מארבע שעות ביום, 40 שעות במשך חודשי הריונה. ואם היא עבדה עד ארבע שעות שבוע עבודה מלא 20 שעות בחודשי הריונה. ונאמר לי ממשרד העבודה שיותר נכון לעשות את החישוב באופן הזה. את רוצה להוסיף על זה משהו? אני רוצה להגיד שהנוסח הקיים, כמו שהוא היום,

לפרשנויות מוטעות, בעיקר של מעסיקים, בנוגע לזכות שצריכה להינתן לנשים בהיריון, שאם היא לא עובדת במשרה מלאה פשוט לא נתנו לה את הזכות להיעדר על חשבון השעות האלה. ולכן חשבנו שיהיה נכון לשנות, בהתאם לנוסח שמוצע עכשיו, גם את השעות של ההיריון. ואם הבנתי נכון, על הדרך הוספנו עוד תיקון.

לגבי ה-40 שעות בהיריון, החישוב של המשרה המלאה, כדי שבאמת מי שעובדת בחלקיות משרה תוכל גם ליהנות מזה. זכות מביאה זכות, מצווה גוררת מצווה, כמו שאנחנו אומרים.

עכשיו, לגבי התחילה, זה יחול על עובדת, בעצם תחילה צופה פני עתיד.

החל מהרגע שהחוק הזה יעבור זה יחול לגבי כל עובדת שנמצאת בטיפולים, והיא תוכל לנצל את זה, או אתם צריכים איזושהי תקופה - - - אני לא יודעת מה מקובל במקרים האלה, שמחילים תיקונים בנוגע לפוריות.

התחילה של זה, מתי החוק הזה ייכנס לתוקף. אני חושבת שאפשר מיום הפרסום. לא צריך שום הכנה.

מקסימום גם נותנים לה את זה רטרואקטיבית, את הימים האלה, אם נגיד עובדת נמצאת עכשיו בטיפולי הפוריות. השאלה באמת אם צריך לתת למעסיקים איזושהי תקופת הסתגלות. הסתגלות למה? יש כאן נציגי מעסיקים? לא הגיעו. מי המשרדים שנמצאים פה? בריאות, אוצר וכלכלה ועבודה. כן, זה אמרתי. אז התחילה תהיה מיידית גם לגבי החישוב של שעות ההיריון? שעות ההיריון הוא גם ככה - - - בוא ניתן להם היערכות של חודש.

כן, ברור שזה לא בעצם רטרואקטיבית. כן, ברור שזה צופה פני עתיד. חודש מיום הפרסום.

עוד הערות, משהו לפרוטוקול? אז ברכות, ברכות להבנה של כל מי שנוכח מהמשרדים. אני חושב שזו גם הבנה של המעסיקים, גם אם הם לא פה, בזה שלא פעלו בהמשך אלא רק בהתחלה לא התלהבו, אבל היום כנראה השתיקה שלהם זה הסכמה.

אז ניקח את זה כך. ומברכים אותם, כי כמה שיותר ישפרו את תנאי העובדים שלהם, ובמקרה זה העובדות, רק יקבלו בתמורה עבודה יותר טובה מהעובדים. ככה אני רואה. ובחיים העסקתי הרבה מאוד עובדים. כמה שיותר אפשר לתת להם יחס טוב, זה חוזר בריבית דריבית. אז אפשר לעבור להצבעה? לקריאה שנייה ושלישית. זו הצבעה שמאפשרת קריאה שנייה ושלישית. יש לנו יומיים, מחר, מחרתיים. אז מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד, פה אחד הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 61)

כאן הן ממש יתומות, ופתחת שער בעת נעילת שער על זה נאמר. התחלנו גם את הקדנציה הזאת עם חוק הצלת מזון. אני רוצה להגיד לך: הרבה טרחתם בעניין הזה. וכבר אני מקבל פידבקים שזה הוסיף הרבה, מעגל התורמים - - - אני לא ידעתי מה עשינו בחוק הזה. הייתי במוצאי שבת באירוע שארגנו "לקט"? "לקט", כן. איזה עוצמה. איזה עוצמה. מחסנים מדהימים בתנאים סופר - - - אלי, הישיבה סגורה?

לא, תמשיך, זה לא יזיק, זה שייך לעבודה. אפשר להגיד את זה, כן. ובאיזה סגירת שער היושב-ראש מספר על חוק הצלת מזון.

לקח על עצמו פה משימה מדהימה, אבל עם ארגון מדהים. המחסנים שלהם, חדרי הקירור, הציוד, הרכבים, הכול ברמה. החדישים והבטיחותיים ונותנים מענה. אני יכול להגיד לך, אדוני היושב-ראש, "לקט" מוביל, אבל יש עוד ארגונים שאמרו לי: זה הרחיב את מעגל התורמים, נתן להם אמירה, זה העצים את התרומות, הם היום מגייסים כוח אדם חדש. אנשים נותנים תרומות כדי - - - יש להם יותר מ-100 עובדים, ומספר המתנדבים כמעט אין-סופי. הם היום מגיעים לשלוחות - - - ולא ידעתי שזה רק מזון מוכן הם גם מחלקים ירקות ופירות. יש אנשים שמקבלים את זה בימי רביעי או חמישי, זה מחולק בשכונות, ירקות הרבה יותר טובים. אומרים לי אלה שמארגנים, שבאים אליהם אימהות או אבות לילדים, אומרים: ההבדל הוא אחד, האם המרק, התזונה שהם מקבלים, דל יותר או שהרבה יותר עשיר? הם מרשים לעצמם להוסיף עוד ירקות, ופירות הם מקבלים בכמויות, למדו איך להתמודד עם זה, מבוסס על זה. יש איזה הרגשה שאין דבר כזה רעב. אין אולי רעב כרעב, אבל כשהמזון הוא לא איכותי, המזון הוא לא בריא הוא הרבה יותר מזין והרבה יותר מסודר, ויש להם את הביטחון הזה שהם יודעים, זה עושה פלאות. ראית אותם אוספים את האוכל בכנסת? את המשאיות של "לקט"?

באמת יפה. אנשים גם יש להם איזה דימוי שאוספים מהשולחנות. לא, מדובר מהמטבחים, מאותם מגשים שעטופים עם ניילון צמוד, שניצלים והכול וקציצות בשר, ובכלל אוכל. דברים נפלאים. איכותי ממש.

דקה לפני זה, אדוני היושב-ראש, זה נמכר ב-200 שקל לקילו, ועבר הזמן, עברה השעה שאנשים סוגרים, אותו האוכל שנמכר עובר להם חינם אין כסף. יופי. תודה לפקידים, לנציגי המשרדים השונים,

כי אני לא אהיה בכנסת הבאה להודות לכם עוד, אבל תודה על כל שיתוף הפעולה. ואני מבקש סליחה אם בלהט הדברים אני העזתי מדי פעם להרים את הקול, אבל לא אישי, אנא מכם. ותצליחו, תמשיכו לשרת את המדינה, המדינה בלי הפקידות שלה היא לא תהיה המדינה כמו שהיינו רוצים לראות אותה. אז תודה לכם. תודה, חברים. הישיבה ננעלה בשעה 09:29.